אנחנו פותחים את הדיון השני היום, ב-ל' בסיון תשפ"ג, ראש חודש תמוז, ב-19.06.2023. הפעם הנושא הצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנת על תשלומים) (תיקום מספר 2), והכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נשמע קודם כל ממשרד הביטחון מה הנושא. שני אשכנזי?

אז אני שני אשכנזי מהמחלקה המשפטית במשרד הביטחון, בעצם אנחנו כרגע דנים בחוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר, הגנה על תשלומים, שהנוסח היום קובע כי תשלומים המשולמים על ידי צה"ל לחיילים בשירות חובה ומשרתים בשירות לאומי אזרחי יהיו מוגנים מפני העברה, שיעבוד ועיקול. וזאת במטרה להגן בעצם על המשרתים שלעיתים נקלעים לחובות. כעת אנחנו מעוניינים להרחיב את ההגנה ולהוסיף לרשימת התשלומים המוגנים שמעניק החוק, גם את התשלומים שמשלם משרד העלייה והקליטה לחיילים ומשרתים בשירות לאומי אזרחי שהם עולים חדשים. בעצם מדובר בהצעת חוק ממשלתית שאושרה בקריאה ראשונה במהלך הכנסת הקודמת, ובשל התפזרות הכנסת לא הושלמו הליכי חקיקתה, והוחל בכנסת הנוכחית דין רציפות. כעת אנחנו מבקשים את אישור הוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית בכנסת הנוכחית.

יש לי שאלה ליועצת המשפטית שלנו. האם אפשר לכלול בדבר הזה גם אנשים אחרים? מדובר פה באנשים שמקבלים 450 שקל אני מבין, כן? כן, ככה הסבירו לנו. 540. 540. אז יש עוד כאלה שמקבלים 540? כי אני רוצה גם להגן עליהם. לא, אבל ממשרד הקליטה. זה רק ממשרד הקליטה. לא, אז אני רוצה להוסיף גם ממשרדים אחרים אם יש. אז זה יעכב את הכל. זה לא יעכב כלום. מיכל שטרית, היועצת המשפטית של משרד העלייה והקליטה. אני פשוט לא יודעת מאיזה משרדים יש עוד שמשלמים למישהו שהוא חייל - - - חיילים בודדים, חיילים.

אבל אני לא יודעת איזה עוד תשלומים - - - זה עלול לעכב.

ההגנה שניתנת היום היא לתשלומים שמשולמים לחיילים בודדים או למשרתים בשירות לאומי שהם משרתים בודדים. עולים. לפעמים אנשים מעוטי יכולת או משפחות מעוטות יכולת, או שההורים תלויים בהם, וקשיים כאלה. אתם יודעים על עוד תשלומים שמשולמים לאותן קבוצות ממקורות אחרים?

לא. את יכולה לנסח, בנוסף למשרד העלייה והקליטה, או מגורמים אחרים, מגורמים ממשלתיים אחרים. בסכום הזה, אני לא מדבר על - - - אני אגיד,

מה ההתלבטות. אנחנו מדברים פה על חריג, מדובר, הרי, כשמדובר על עיקול או שיעבוד, או גם העברה אפילו, אנחנו מדברים על אדם שהוא לא יוכל לגעת בכסף הזה גם לצורך דברים שלו. הוא לא יוכל להגיד, להורות למשרד העלייה והקליטה "תשלם את הכסף הזה בצורות אחרות" או "תעביר את זה לגורם אחרים", וגם גורמים אחרים לא יוכלו לעקל, אם יש לו חובות הוא לא יוכל לעשות בהם שימוש לצורך עיקול. והמשמעות היא, אנחנו צריכים איזשהו נימוק מאוד משמעותי.

אותו הנימוק שיש פה יש בתשלומים אחרים. הנימוק פה,

הנימוק הוא שבאמת מדובר בתשלומים שנועדו למטרת קיום, כך הבנתי מכם, שהמטרה היא באמת לאפשר קיום.

זה באמת משהו מאוד סוציאלי. עכשיו, אני לא רוצה, המטרה היא לא להשאיר פה עמימות כדי שיהיה ברור מה מותר לעקל ומה אסור לעקל, שגם רשות האכיפה והגבייה יוכלו לדעת מה מותר לעקל ומה לא, וגם שאותו גורם, הכסף, הרי מגיע לבנק,

בבנק, וגם אז הוא מוגן מפני עיקולים, וגם הבנק צריך לדעת איזה תשלומים כן נכנסים ואיזה תשלומים לא נכנסים.

מה שאפשר לעשות זה לקבוע, להשאיר סמכות בתקנות לשר להוסיף עוד גורמים שהתשלומים שלהם, תשלומי קיום שהם נותנים - - - לאיזה שר? לשר שאחראי - - - שר הביטחון. שר הביטחון? שאחראי על כל - - - אפשר בעצם להנחות את משרדי הממשלה לבחון - - - יש לנו פה שלושה חוקים.

יש לנו את שר הביטחון שהוא אחראי על החוק שירות ביטחון ועל החיילים הסדירים.

- - - השר הממונה על השירות הלאומי אזרחי או על השירות האזרחי?

כיום אורית סטרוק. אורית סטרוק.

היא תוכל גם להכליל לעצמה את החוק הזה? זאת אומרת, היא תוכל גם להרחיב? היא תצטרך חוק נפרד?

היא תוכל להרחיב - - - מתוך הסמכות של החוק הזה. היא תוכל להרחיב במסגרת החוק הזה. הרי, אני רוצה להבין משהו. אנחנו מגבילים פה את ההוצאה לפועל, לא את המשרד,

לא רק הוצאה לפועל, גם פעולות,

אם אנחנו מגבילים, הגבלה חלה מפני שיעבוד, אז גם החייל עצמו לא יוכל לקחת את הכסף הזה ולקבל על בסיסו הלוואה. על כל הכסף הזה, נניח.

הוא גם לא יכול לשעבד אותו. אז מה שאני רוצה - - - הוא לא יכול גם להודיע שישלמו באמצעותו תשלומים שהוא רוצה. אז אותו חוק אני רוצה להחיל על כל משרד ממשלתי, אם זה משרד הביטחון, אם זה כל מי שמשלם את 540 השקלים האלה. על השרים. אולי לא להגדיר משרדים ספציפיים, זה מה שהוא מנסה - - - אני אפילו חושב על הוצאה לפועל. אני לא יודע מי עושה את זה. הוצאה לפועל עושה את הדברים האלה?

הוצאה לפועל תוכל לעקל את זה,

חשוב לי להבהיר שזה לא רק הוצאה לפועל, זה גם מונע ממנו עצמו - - - הוא עצמו. לעשות העברה של הסכומים האלה. אוקיי. תעביר את הכסף הזה במשך שלושים ימים - - - את שני הדברים,

גם לגבי הוצאה לפועל וגם לגבי מה שאת עושה, לגבי העולה החדש עצמו, אני רוצה שזה יהיה גם לחיילים אחרים שמקבלים את הסיוע הזה. כי זה גם אצלם מלגת קיום. בסדר, יש, כבר היום ההוראה אומרת שהתשלומים האלה הם לא ניתנים לעיקול. זאת ההוראה שקיימת. אז ה"באג" היחיד שיש זה במשרד הלקיטה? אז אני מציעה שפשוט נאשר את נוסח החוק כרגע כמו שהוא, ואנחנו ננחה לבחון, בעצם למפות מול שאר משרדי הממשלה את יתר, אם יש עוד תשלומים נוספים שבעצם צריך להגן עליהם. אני מציע שהיועצת המשפטית שלנו כבר תכניס בניסוח הזה. הסמכה לתקנות שיקבעו או תשלומים? שכל תשלומים שנוגע לחייל שזה הקיום שלו, שלא יוכלו לעקל אותו. אבל איך, זה יהיה באישור הוועדה התקנות האלה? צריכות להיות באישור הוועדה כדי שהוועדה תדע מה.

בוודאי. כן, זה יהיה חייב לעבור דרך הוועדה.

אבל אני לא רוצה, אני רוצה לחייב את התקנות האלה, לא שהמשרד יבוא לי עוד עשר שנים לעשות את התקנה.

אין טעם שהוא - - - אם אין אין, אבל אם יש, אבל אם את חושבת שלמען התקינות התקנות צריכות לבוא לוועדה, אז זה יבוא לוועדה.

אז אני חושבת שהתקנות, אני חושבת שכדאי להביא לוועדה כדי שהוועדה תקיים דיון ציבורי רחב על השאלה האם זה באמת תשלומי קיום, ומה הגובה שלהם. אז בעצם אנחנו - - - על 540 האלה אין צורך דיון שזה קיום.

אז למה על 540 אחרים את צריכה דיונים? אנחנו אומרים לשר, אנחנו נותנים לשר אפשרות להגן על כל מיני סוגים מכל מיני מקורות.

מדובר רק על סכומים ממשרדי הממשלה. אם הייתה לנו דוגמא קונקרטית אולי היה לנו יותר קל. ההגנה היא לא בשביל השר, ההגנה בשביל החייל או העולה החדש.

לשר יכולה להיות סמכות להכניס קהלים נוספים

שווי מידה פחות או יותר - - - לא, ההרחבה שאנחנו מדברים עליה - - - היום 540, זה יכול להיות מחר גם - - - ההרחבה שאנחנו מדברים עליה זה על תשלומים לחיילים ומשרתים בשירות לאומי אזרחי שהם עולים חדשים בלבד. אני לא רוצה להגביל את זה לעולים חדשים בלבד. יש עוד חיילים שזכאים לאותה זכות. האם יש קהלים נוספים שמקבלים את הסכומים גם והם לא עולים חדשים? זה מה שהוא מתכוון, נכון? לא, אין דבר כזה. צה"ל משלם לחיילים את השכר שלהם, והגורם היחידי שמשלם למישהו מהחיילים - - - מסייע להם,

זה משרד העלייה והקליטה. ואין עוד משרד או גורם אחר?

מדובר בחיילים בודדים ולא משפחות ועולים חדשים. אז רק צריך להוסיף עוד מילה "או כל משרד ממשלתי אחר".

אז אדוני, אם אנחנו אומרים "כל משרד" אנחנו יוצרים חוסר ודאות. גם לבנקים. אי אפשר להשאיר את זה עמום. מה שאפשר לעשות זה אפשר להציע שהשר יהיה רשאי לקבוע כי הוראות סעיף 2 - -- השר זה שר הביטחון,

שר הביטחון באותו חוק. אוקיי.

השר רשאי לקבוע כי הוראות סעיף 2 יחולו גם על תשלומים המשולמים לחייל כאמור למטרת קיום מגורם אחר או גורם ממשלתי אחר. ממשלתי אחר, כן. למטרת קיום מגורם ממשלתי אחר. אנחנו נגיד שהשר יעשה את זה באישור הוועדה. זה יהיה טעון אישור הוועדה. באישור וועדת העבודה והרווחה. ואז תהיה אפשרות לשיקול דעת. לבחון. זאת אומרת, אם יש איזה משהו - - - אם יש תשלומים נוספים שצריך להגן עליהם. אבל אנחנו צריכים לבחון ולמפות קודם כל אם יש כאלה. לא קודם כל, אני רוצה לפני שאני מאשר את זה. את העיקרון. את התקנה אני יכול להביא לאחר כך. זאת אומרת, אם תמצאי משרד אחר שעושה את זה, אז תביא לוועדה את התקנון ואנחנו נאשר את זה.

זה מה שאת מציעה.

את התקנות הוא יבוא ויגיד יש משרד, לא יודעת, משרד לשוויון חברתי, נניח נותן - - - שוויון חברתי או,

משרד החינוך, או אני לא יודע איזה משרד. מי מפעיל את השירות האזרחי? יש רשות לשירות - - - הרשות לשירות אזרחי. מתחת איזה שר זה? היום מתחת לשרת ההתיישבות. שרת ההתיישבות?

אז אני רוצה לאפשר שגם שרת ההתיישבות תוכל לעשות את זה. למה את כותבת רק שר הביטחון?

זה יהיה בשר, אני כתבתי "השר", זה יהיה בחוק שירות לאומי אזרחי, סליחה, זה אנחנו אומרים בחוק התשלומים לחיילים בשירות סדיר, שזה שם שר הביטחון. יש לנו פה עוד שני חוקים. אחד זה חוק שירות לאומי אזרחי, והשני זה חוק שירות אזרחי. וגם זה נכנס להצעת החוק הזו? כולם, הצעת החוק מתייחסת לשלושת

ואנחנו נתקן בכל אחד מהחוקים האלה את הסמכות שלה שר הרלוונטי לאותו חוק. שהוא יוכל לעשות את זה, וכולם באישור הוועדה. אוקיי, אז אם זאת הדרך המשפטית, תעשי את זה ככה. אני רק רוצה לוודא שהתשלומים שלנו עוברים עכשיו,

אין לי בעיה עם זה, אבל אני רק רוצה שזה לא יהיה רק.

יש אצלנו, איך אומרים, כולם היו בניי. כוועדה אני אומר, כיושב ראש וועדה. אני לא אעשה מעמדות בצבא, זה כן מקבל, זה כן מוגן וזה לא מוגן.

אין לנו בעיה עם זה, רק העניין שאנחנו צריכים לבדוק מול יתר משרדי הממשלה. תבדקו ואנחנו נעשה, היועצת המשפטית אמרה, נעשה תקנות ואנחנו נאשר את זה פה.

כדי שפעם הבאה - - - אני רוצה בחוק הסמכה,

בכדי לא לחזור שוב - - - לא להתחיל שוב את כל - - - הוא רוצה לחסוך, למנוע סחבת נוספת.

אם הייתי יכול להכניס את זה עכשיו, הייתי מכניס עכשיו. אבל היות ואני לא יודע איזה משרד עוד עושה את זה - - - תעשו בדיקה נוספת. נעשה הסמכה ואתם תביאו עוד דברים, את מייצגת את משרד הביטחון,

אז תביאו עוד דברים ששמעת שאת יודעת,

משרד הביטחון הוא משרד כל כך ענק. אולי כאלה שיש להם בעיות ת"ש ובכל זאת מקבלים איזשהו מענק. צריך לבדוק את זה. כאלה שיש להם בעיות סוציאליות שונות. כן, זה מה שאמרתי, או בעיות נפשיות שפתאום. נכון. הם לא מקבלים כבר סיוע? יש בזה היגיון. לא, אבל מה שמקבלים מהצבא מוגן. רק לרמקול, סליחה, אנחנו לא שומעים. כל מה שמקבלים בסוף מצה"ל, כן מעוגן ואף אחד לא לוקח את זה ומשעבד את זה לא, ללא ספק, אנחנו לא חושבים שלוקחים.

אלו שכן מקבלים מענה מהצבא - - - אנחנו רוצים להגן על הכסף הזה. המענה המשלים מהמדינה, אני לא יודעת עדיין להתייחס להכל. אני אלמד רגע את זה ואנחנו נעביר את זה בצורה מסודרת.

הרעיון הוא להגן להם על הכסף.

ושגם הם לא יעשו בו שימוש לרעה, כי בסוף הם צריכים גם לאכול ולהתקיים.

אז את תהי בקשר עם היועצת המשפטית שלנו - - - לא,

אנחנו עכשיו,

אנחנו עושים הפסקה, סליחה לא - - - לא, שום הפסקה. אז אנחנו קוראים את זה, אז עכשיו אנחנו מאשרים את זה. את קוראת את זה מושלם - - - לא,

אני רוצה רק לבדוק את זה. אני רוצה רגע, בגלל שהוספנו פה הסמכה לתקנות אני רוצה רגע לבדוק את זה.

לוודא את זה פשוט מול - - - בבקשה, בבקשה. את רוצה הפסקה של 5-10 דקות? כן, בבקשה, כבודו. אז בשעה 13:10 אנחנו ניפגש. בסדר גמור, תודה רבה.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:58 ונתחדשה בשעה 13:12.) חזרנו. תקריאי את הנוסח.

אז אנחנו נקריא ככה: הצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים)

2023 תיקון סעיף 2 1. בחוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים), התשע"ד-2014, בסעיף 2 - (1) בסעיף קטן (א), אחרי "לבן משפחתו" יבוא "וכן תשלומים המשולמים לחייל כאמור שהוא עולה חדש על ידי משרד העלייה והקליטה מכוח נוהלי המשרד"; (2) בסעיף קטן (ד), אחרי "צבא הגנה לישראל" יבוא "או משרד העלייה והקליטה, לפי העניין,", במקום "לו" יבוא "להם" ובסופו, אחרי "בפקודות הצבא" יבוא "או בנוהלי משרד העלייה והקליטה, לפי העניין" ועכשיו יתווסף לנו סעיף קטן (ה) שיאמר: "השר בהתייעצות", זאת אומרת "אחרי סעיף קטן (ד) יבוא סעיף קטן (ה)

בהתייעצות עם השר האחראי על משרד ממשלתי ובאישור וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות סעיף זה יחולו גם על תשלומים למטרת קיום המשולמים לחייל ממשרד ממשלתי אחר".

איפה זה נכנס?

זה ייכנס בסעיף 1, אחרי פסקה (3). תהיה תוספת שתגיד אחרי סעיף קטן (ד) יבוא, ואז כל הנוסח הזה.

עכשיו, יש הערה שרצינו להעיר, לגבי התיקון בחוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר. ההגנה מפני עיקול, היא נסוגה, מה שכתוב פה בסעיף קטן (ד),

לנוסח הקיים אני מתכוונת, היום אומרים שהצבא יכול לקזז מתשלומים שהחייל או בן משפחתו חבים לו. ויש עוד הוראה בסעיף קטן (ג) שאומרת שמשכיר דירת מגורים שבעדה ניתן התשלום רשאי לעקל את הכספים שניתנו לצורך תשלום שכר דירה בשל חוב שכר הדירה של החייל לתקופה שבעבורה ניתן התשלום.

בצבא יש תשלומים שניתנים עבור שכר דירה. ואם הם ניתנים עבור שכר דירה, משכיר הדירה יכול לעקל על החוב שלו, לא שילמו לא שכר דירה.

אבל התשלומים של משרד העלייה והקליטה, אני רוצה לוודא שהם לא ניתנים עבור שכר דירה. הם קיום. הם לקיום ממש.

אז נעבור רגע לתיקון - - - אז גם מה ששייך לסעיף 3 זה רק לקיום.

אז אולי מה שאפשר להוסיף בסוף הסעיף של התקנות שקראנו עכשיו, שהשר בהתייעצות ייקבע שהוראות סעיף זה יחולו גם על תשלומים למטרת קיום המשלמים לחייל - - - מה זה בהתייעצות?

בהתייעצות עם השר האחראי על המשרד הממשלתי, ובאישור הוועדה.

השר צריך להתייעץ? להתייעץ עם שר אחר. נניח ששר הביטחון - - - אה, השר האחראי,

קובע שהוא רוצה שלא יהיה ניתן לעיקול התשלום שמשולם, אז הוא יעשה את זה בהתייעצות עם שר אחר ובאישור הוועדה. הוא רשאי לקבוע כי הוראות סעיף זה יחולו גם על תשלומים למטרת קיום המשולמים לחייל ממשרד ממשלתי אחר,

כי הוא יכול להגיד שכן, זה היה כפוף לשכר דירה, או יקבע עוד תנאים לתחולה. יש אפשרות שיקבעו בתקנות כאלה באישור הוועדה? או בדומה לשם. הבעיה היא, אנחנו אומרים "ההוראות של הסעיף הזה יחולו". אם אנחנו רוצים להשאיר את זה ככה אז נגיד "ההוראות יחולו", בלי לעשות התאמות ותיקונים. אבל אפשר גם להוסיף תנאים,

למה להוסיף תנאים? לא, אז אפשר לא להוסיף תנאים. אז נשאיר את זה כמו שקראנו. יש לי שאלה. אם אנחנו אומרים ש-(ג) ו-(ד) לא חלים - - - משרד העלייה והקליטה, פשוט מהות התשלומים הם שהם לא לשכר דירה. אז סעיף קטן (ג) ממילא לא חל.

אז גם זה, זה ממילא חל. זה ממילא חל, זה אותן הוראות. אוקיי. אז אנחנו מציינים ש-(ג) ו-(ד) לא חלים על תשלומי משרד הקליטה או לא? לא, (ד) כן חל. כי אם הצבא,

זו זכותו של הצבא אמרנו, ומשרד הקליטה לעקל. אם יש חוב כלפי משרד הקליטה,

אתם כתבתם את זה בכחול. עדכנתם את סעיף (ד)

שמשרד הקליטה יוכל לעקל חוב שאותו אדם חב לו. לא, אני לא יודעת איך זה תוקן, באמת. איכשהו אני לא רואה את זה בתיקון.

אם אנחנו מסתכלים על פסקה 2. כן, אני רואה את זה. שאומרת בסעיף קטן (ד) אחרי צבא ההגנה לישראל, אז אם אנחנו משלבים את הנוסח, הנוסח החדש של סעיף קטן (ד) יגיד שאין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של צבא ההגנה לישראל או ממשרד העלייה והקליטה לפי העניין, במקום לא, לקזז מהתשלומים, כאמור באותו סעיף קטן, סכום שהחייב או בן משפחתו חייבים להם. ואחרי בפקודת הצבא יבוא, רגע, לפי כללים שייקבעו בפקודות הצבא או בנהלי משרד העלייה והקליטה

זאת אומרת, אם תקבעו נוהל כזה תוכלו לקזז. תצטרכו נוהל בשביל קיזוז כזה. אז ההוראה הזאת תחול. אם אנחנו קובעים "בתנאים שיקבע" אנחנו מאפשרים יותר התאמות. אבל מצד שני מאפשרים גם להציב תנאים.

אדוני, בסעיף - - - מה יותר טוב לחייל? כרגע, אנחנו, אם אנחנו אומרים את זה כך, כפי שהוא יחול גם על התשלומים למטרת קיום בלי להגיד תנאים, אנחנו אומרים את זה כמו שזה, ואנחנו לא יכולים לקבוע התאמות.

זה לטובת החייל או לא לטובתו? תלוי. לפעמים זה יסתדר ולפעמים זה לא יסתדר. יכול להיות שזה לטובת החייל,

אפשר להשאיר את זה כך בלי תנאים. אז אנחנו נעבור לסעיף הבא. הסעיף הבא מתקן את חוק שירות לאומי אזרחי. תיקון חוק שירות לאומי-אזרחי 2. בחוק שירות לאומי־אזרחי, התשע"ד-2014,

- (1) בפסקה (1), אחרי "בשירות לאומי־אזרחי" יבוא "וכן תשלומים המשולמים על ידי משרד העלייה והקליטה למשרת בשירות לאומי־אזרחי שהוא עולה חדש לפי נהלי המשרד האמור;"; (2) בפסקה (3), אחרי "של הרשות" יבוא "או של משרד העלייה והקליטה, לפי העניין,", מקום "לה" יבוא "לרשות או למשרד לפי העניין" ובסופו יבוא "או לעניין תשלומי המשרד כאמור, בהתייעצות עם שר העלייה והקליטה;"; ואחרי זה אנחנו נוסיף פה פסקה (3) שתגיד: תיקון חוק שירות לאומי-אזרחי 2. (3) אחרי פסקה (3), יבוא - "(4) השר, בהתייעצות עם השר האחראי על משרד ממשלתי, ובאישור וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות סעיף זה יחולו גם על תשלומים למטרת קיום המשולמים למשרת בשירות לאומי-אזרחי ממשרד ממשלתי אחר,"; וזה יחיל את התקנות האלה גם על, עכשיו,

חוק שירות לאומי אזרחי הוא חוק שאני מבינה שאמור לפקוע. בסוף החודש. אתה רוצה להסביר על זה, להגיד כמה מילים על זה?

מועד הפקיעה של החוק נקבע ב-30.06.2023, זה בסוף החודש הנוכחי. כרגע נעשים מאמצים כבירים כדי לבחון, כדי להאריך את תוקפו של החוק. ובכל מקרה אנחנו חושבים שנכון לתקן את החוק, כי בכל מקרה ההסדרים שקבועים בחוק הם יחולו לגבי המשרתים שכרגע נמצאים בשירות הלאומי-אזרחי, ויסיימו את, זאת אומרת, כרגע נמצאים במהלך השירות ואמורים לסיים את השירות הלאומי-אזרחי בשנתיים הקרובות. מתי יבוא החוק החדש?

אנחנו מקווים - - - אבל החוק הזה ייכלל בחוק החדש כאשר זה יהיה,

כל החוקים שהיו, יעברו, כן? אם תוקף הוראת השעה לא יוארך, אז למעשה החוק ההוא יפקע ויצטרכו לחוקק הכל מחדש. אני לא מאמין שמה זה, חרם פה? אנחנו כבר באמצע יוני, מה זאת אומרת. כל החוק נסגר?

החוק הזה עוסק בנושא של שירות של חרדים בשירות לאומי אזרחי. זו המהות של החוק. אז הוא הולך להתבטל? זה נוגע לכל נשוא הפטור. והמחוק שירות בטחון, וכרגע עכשיו עובדים על כל נושא ההסדר החדש, ואנחנו מקווים שיאריכו את חוק שירות לאומי-אזרחי כדי לאפשר לקלוט מתנדבים, משרתים חדשים. טוב, אני לא פותח עכשיו דיון בנושא הזה. אני רוצה שכל מה שאנחנו קובעים פה, ייקבע גם בחוק הבא, נכון? זה יהיה אוטומטי?

זה לא יהיה אוטומטי, אבל - - - מה זה אומר, זה יהיה שונה מכל החוקים האחרים? כי מחוקקים את החוק מחדש. אז אתה תדאג שזה ייכנס גם שם? ברור שאנחנו נדאג לזה. אנחנו נדאג שכל ההסדרים לטובת המשרתים יחולו גם שם.

מה שעוד אדוני, זה שגם אם החוק ההוא יפקע, יש עדיין אנשים שהתחילו כבר שירות לאומי אזרחי והם ימשיכו, יש הוראה שאומרת שהוראות החוק הקיים - - - כן, אבל החוק הוא חוק לעוד לא יודע כמה שנים.

זה לא, אז אני רוצה שהחוק יהיה ברור וחד משמעי, שדינו כדין כל אחד אחר, ואי אפשר יהיה לפגוע בו כי זו מלגת קיום שלו. ואתם תדאגו, אם תעשו חוק חדש, אותו נוסח ייכנס שם, נכון?

אז מה נותר לנו? אז רגע, נותר לנו עכשיו החוק השלישי.

אגיד, אם באמת יש סיכוי, אני אתייעץ עם הנסחית איך לכתוב את ההוראה הזאת כדי שבדיוק כמו שאדוני אומר, שזה לא יפקע. אנחנו נמצא את הדרך לכתוב את זה בנוסח. כן, זה לא צריך לפקוע. אז יכול להיות שזה לא יהיה בסעיף הזה אלא בסעיף שאומר שההוראות של החוק ימשיכו לחול. צריך לראות שכדי שההוראה הזאת לא תפקע.

תכתבי את זה בנוסח, שיהיה ברור שזה לא לשבועיים. אני לא הולך לחוקק עכשיו לשבועיים. תיקון חוק שירות אזרחי 3. בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017, בסעיף 11 - (1) בסעיף קטן (א), אחרי "לפי התעריף" יבוא "וכן תשלומים המשולמים על ידי משרד העלייה והקליטה למתנדב שהוא עולה חדש לפי נוהלי המשרד האמור"; (2) בסעיף קטן (ג), אחרי "גוף מוכר" יבוא "או משרד העלייה והקליטה, לפי העניין,", במקום "לו" יבוא "לגוף המוכר או למשרד האמור לפי העניין" ובסופו יבוא "או לעניין תשלומי המשרד האמור, בהתייעצות עם שר העלייה והקליטה". ואחר כך נוסיף פה פסקה (3) שתגיד: תיקון חוק שירות אזרחי 3. (3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא "השר בהתייעצות עם השר האחראי על משרד ממשלתי ובאישור וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות סעיף קטן זה יחולו

תשלומים למטרת קיום המשולמים למתנדב ממשרד ממשלתי אחר".

מי בעד הצעת החוק כפי שהוקראה? רגע, רגע, אדוני, הסתייגויות יש לנו. אה, קודם הסתייגויות, טוב. אז הסתייגויות ראשונות הגיעו מסיעת "יש עתיד". אני אקריא אותן במהירות, אדוני, בסדר?

אז יש לנו הסתייגות ראשונה - - - אני אישרתי שזה יכול לעלות ישירות לוועדה.

אז צריך להגיד מי בעד ומי נגד

אה, להסיר את זה?

אה, כן. מי בעד ההסתייגות? מי נגד

אפשר כולם יחד? אני חושבת שלא, אבל אנחנו נעשה את זה מהר מאוד,

אני חושב שאפשר,

ההסתייגות הוסרה.

אדוני, במקום להקריא אותן ולהסביר אותן אני אגיד הסתייגות מספר 4, בסדר? נכון.

מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

רגע, אבל יש - - - יש לנו את ההסתייגויות של "המחנה הממלכתי". ל"מחנה הממלכתי" יש שתי הסתייגויות לסעיף 1 בהצעת החוק. אתה רוצה, אדוני, להצביע על שתיהן